צהריים טובים,

אני רוצה לומר לכם שעד שלא נכנסים לעובי הקורה לא מבינים מה קורה בתחום.

זה פשוט גורם לנגישות בלתי-רגילה

להמשיך את כל מה שאנחנו עושים אבל יותר רחב ויותר משמעותי. להגביר שיתופי פעולה, לאפשר פנייה בצורות נוספות ל-105. נציגי משרד המשפטים, אני רוצה להיות תכליתי.

יכול להיות שלא חסר והבעיה היא אכיפה. היועץ המשפטי רוצה לומר משהו. אציין שלפי חוק התקשורת מוטלת חובה על ספקיות האינטרנט

זאת?

נתונים שראיתי זה לא כל-כך קורה, זה טעון שיפור. מעבר לזה, יש קשיים במצב הקיים כיום. כאמור, היכולת להסיר תוכן פוגעני מאוד מוגבלת.

רק לאחרונה ראינו עונשים של 12 שנות מאסר, 14 שנות מאסר. כמה כתבי אישום הגשתם בשנת 2022?

אני אוהב מדידה, באתי מתחום המדע המדויק ואני אוהב מדידה. כמה כתבי אישום היו בשנת 2022. בשנת 2022 הוגשו 13 כתבי אישום.

אנחנו צריכים לקבל את צילומי המסך, אנחנו צריכים לקבל את שם המודיע. בסוף הדרך להגיע לפרופיל האנונימי ברשת היא ארוכה. אנחנו עושים זאת דרך בתי המשפט ודרך הפרקליטות. אתם מטפלים בה, אתם לא

אין ספק שאנחנו עומדים בפני תופעה שהולכת ומתגברת. אני רוצה להתייחס למוקד 105. הייתה לנו ישיבה לפני חודשיים או שלושה על מוקד 105 והתייחסתי בזמנו לנושא של דוברי ערבית

אנחנו מפעילים תוכנית ששמה: "הכוחות שבדרך" שמטרתה להקנות לתלמידים כלים ומיומנויות איך להתנהל ברשת. הדגש הוא על שיח מכבד ואמפטי, שמירה על פרטיות,

אנחנו מכשירים אנשי צוות כי הם אלו שפוגשים את

לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על עבירת אינוס במרחב המקוון אז היא תמיד תהיה עם סעיף 350 שזה סעיף גרם מעשה, וזה מה שמאבחן את העבירה הזאת מהעבירה במרחב הגשמי. אם רוצים לפלח נתונים לפי הגשות כתבי אישום לפי סעיפי חיקוק אז אחפש את סעיף 350 יחד

טיפול או אישפוז פסיכיאטרי, טיפול והשגחה של עובד סוציאלי, איום בהתאבדות או הליך פלילי המתנהל בבית המשפט,

מבחינת חברות האינטרנט ההגנה לא מספקת היום ובסופו של דבר ילדים בגיל 8 7 נחשפים לתכנים פורנוגרפיים והגיל רק יורד. הדבר האחרון,

כל העניין של חינוך למיניות בריאה במערכת החינוך. יש תוכנית "כוחות

השבוע יצרנו מעגלי שיח של תלמידים והורים שמעבירים אותם בשיעורי החינוך. זו הזדמנות לדבר על דברים חיוביים ושליליים. אתם

זה נותן מענה לחלק מהשאלות שעלו עד כה בדיון. השכחה היא תופעה אנושית, היא חשובה עבורנו על מנת להתמודד עם טראומות שונות ואירועים שאנחנו רוצים להמשיך הלאה לאחר

זאת לאור העובדה שתיקונים הגנת הפרטיות הקודמים ובפרט תיקון 14 לא צלחו. אנחנו מציעים מנגנון פשוט של הודעה והסרה. מנגנונים מהסוג הזה הוכיחו את עצמם כיעילים. נסיים ונאמר שאנחנו חושבים שהמנגנון הזה יסייע למטה הלאומי ולמוקד 105 להמשיך לעשות את עבודת הקודש שהם עושים עם יותר כלים

כמה הרצאות אתם מתכננים להעביר עד סוף השנה?

מצוין. כל הזמן, כפי שאנחנו שומעים כאן

התחושה שלי היא שבמהלך הדיון, החריפות של היקף התופעה לא עולה מספיק וגם במסגרת הנתונים שקצת דלגו עליהם. אני רוצה לתת כמה נתוני מסגרת שיבהירו לאדוני את היקף התופעה. אנחנו מדברים על 20,000 פניות למוקד 105 בשנים 2021 2022 כשהקטגוריה המובילה היא שיימינג מיני. לא רק חשיפה לפורנוגרפיה אלא גם חיקוי של התוכן הפורנוגרפי על ידי קטינים ושיימינג מיני, ילדים שמצלמים את עצמם ואת החברים שלהם ואחר כך פוגעים בחברים שלהם על ידי שיימינג מיני. שמעתי אותך כמה פעמים מנסה להבין מהגופים שאמונים על כך האם יש תוכנית להורדה של היקף הפגיעה. התשובות בדרך כלל הלכו על נושא ההסברה. עם כל הכבוד,

גם לתוכנית של משרד החינוך שאושרה לכמה שעות שנתיות לכל הגילים, הסברה לבדה לא תעצור את היקף התופעה. אנחנו מדברים לא רק על חשיפה לפורנוגרפיה בגיל מוקדם ועל נתוני התמכרות בגילי תיכון. אנחנו מדברים גם על חיקוי של התוכן הפורנוגרפי. יושב-ראש מועצת התלמידים הזכיר את הזנות הדיגיטלית, אנחנו יצאנו איתם לקמפיין משותף. זנות דיגיטלית פירושה שבני נוער מייצרים הכנסת מתכנים פוגעניים ברשת. ההתראה האחרונה שלנו שעלתה בחודש האחרון היא בנושא הבינה המלאכותית בפורנוגרפיה, גם את זה אתה צריך להכיר. מדובר בשדה חדש שנכנס שבו, מספיק שאני אצלם תמונה שלך והבינה המלאכותית תייצר חומר פורנוגרפי לחלוטין מתמונה זו. לא הבנתי. אפשר לקחת תמונה שלי ולהדביק לי גוף ערום? כן, אתה מבין נכון, אפשר לקחת תמונת פנים שלך, במיוחד אם העלית ברשתות החברתיות עוד תמונות שלך ולייצר מזה סרטונים פורנוגרפיים. זה מה שנקרא AI. יש תשובה משפטית לנושא הזה? בחברות הפורנוגרפיה הגדולות מנסים כרגע לעצור את זה אבל גם הם לא מצליחים. זה נכנס כבר לחברתו הפורנו. אני רוצה להפנות אותך לפוסט בסופ"ש האחרון של אברי גלעד לגבי הנושא הזה. תבינו את הסכנה שקטינים ובני נוער נחשפים אליה. אין שום פער בין בני נוער למבוגרים בגלל שאין שום רגולציה טכנולוגית. מי שחושב שאפשר לפתור את הדבר הזה רק דרך הסברה עושה חוכא ואיטלולא. מה אתה מציע? אנחנו בפורום הדיגיטלי תומכים בהצעה ששמו בפניך. מעבר לזה? ודאי, אנחנו אומרים שבאותה הבינה המלאכותית שמשתמשים בה כדי לייצר חומרים פורנוגרפיים אפשר גם לייצר הגנה חכמה. אנחנו מבקשים שהדבר הזה יותקן על מכשירי קצה וזה כרגע השיח שלנו מול שר התקשורת. אני תומך בהצעה שהוצגה בפניך על ידי ארגוני עידוד המוגנות. מדובר בצעת הכרחי ובנושא שישראל מפגרת בו אחר מדינות העולם. צריך ליישר קו, זה צעד ראשון ומשמעותי, בוודאי לחשיפה אקראית ובוודאי לגילים הנמוכים. בשלבים המתקדמים צריך הגנה חכמה על מכשירי קטינים שתהיה ברירת מחדל במשרד החינוך. יש כבר היום טכנולוגיות שעושות את זה ואנחנו מנסים לקדם את זה דרך שר התקשורת ושר החינוך, זו הגנה יותר שלמה ויותר הוליסטית. כמובן, לצד תוכניות חינוך, זה צריך להיות לצד תוכניות חינוך. אני חוזר ואומר, שאלת כמה פעמים גם את מוקד 105 וגם את משרד החינוך האם יש להם השערה להפחתת התופעה, זה לא יופחת על ידי הסברה בלבד וצריך לנקוט באמצעים טכנולוגיים. אוהד אשמח לקבל חלק מהרעיונות שלך שהפנית למשרדי החינוך והתקשורת. אני חושב שפה צריכה להיות פעולה משותפת של שני המשרדים שדיברת עליהם. הפנה אלינו את הרעיונות שלך, אנחנו מאוד נשמח לקבל אותם ולקדם אותם כי אנחנו רואים שאנחנו מפגרים אחרי מדינות העולם ובכלל, התופעה הזאת מקבל תאוצה מיום ליום בצורה כזו שאולי אנחנו לא מבינים אותה מבחינת החומרה. אדוני, ברשותך עוד משפט. דיברו פה על נתונים היום, ניסיתי להשלים לך את התמונה גם מבחינת שיימינג מיני וגם מבחינת זנות דיגיטלית וגם בינה מלאכותית בפורנוגרפיה. אני רוצה להגיד לך שההערכה שלנו בפורום הדיגיטלי היא שאנחנו נמצאים במצב של מגיפה. אדוני לא ראה היום בתוך הוועדה מה זה משפחה שנפגעת. אני רואה דברים כאלה מדי יום. משפחה שהילדה בכיתה ד' נחשפת לתכנים מיניים בתוך הכיתה ואחר כך הילדים מעירים לה הערות בהפסקה, ילדים מנסים לחקות את התוכן הפורנוגרפיים שהם נחשפים אליו בתוך הכיתה. אוטובוסים בטיולים שבמושבים האחרונים ילדים צופים בפורנוגרפיה ואחר כך המשפחה פשוט מתרסקת. ילדה שלא מוכנה יותר ללכת לבית ספר, לא מוכנה לפגוש את החברים שפגעו בה. משפחות נקרעות מהחברים שלהן. הייתי מציע לך להביא לדיון הבא גם משפחות של נפגעים כדי שתראה בעיניך מה ההשלכה של הדברים. איילה, בבקשה. איילה שטגמן, נציגת ציבור בוועדות קידום מעמד הילד. אני רוצה להעלות רעיון שאולי אפשר ליישם את זה. כמו שיש מניעת מכירת אלכוהול עד גיל מסוים, אולי באמת אפשר למנוע מכירה או נתינת מכשירים סלולאריים לילדים. מה שקורה, יש הורים שיש להם טלפונים חכמים, מעבירים את זה לילד וקונים מכשיר עוד יותר מתקדם. אולי צריך ללכת יותר על הנושא הזה כדי שההורים ידעו. זה בשליטת ההורים, לא לתת לילדים לרכוש מכשירים חכמים. יש לי משהו להוסיף, יש אפליקציות שההורים מתקינים בפלאפונים ותפקיד האפליקציות להיות חסומים לאתרים מסוימים. אי-אפשר למחוק את האפליקציה מהטלפון עד גיל 16 וזה מגן מכל מיני - - - אני רואה שבמגזר הדתי לילדים יש את הדברים הפשוטים ואני חושבת שזאת הבריאות. נציגת גוגל ישראל, בבקשה. שלום, שמי ליאת גלזר, מנהלת קשרי ממשל ומדיניות ציבורית בחברת גוגל, תודה עבור ההזדמנות. אני מניחה שכולכם מכירים את המגוון הרחב של שירותנו ויחד עם זה באה האחריות הגדולה. חברת גוגל מתייחסת ברצינות למוגנות ברשת ושל איכות התכנים שנמצאים בפלטפורמות שלנו. אנחנו משתפים פעולה ועובדים עם 105 גם בדברים שנוגעים בפעילות היום-יומית וגם בתחומי ההדרכה והמודעות, אנחנו רואים בהם שותף חשוב. אני יכולה להגיד ברמה האישית שעבדתי הרבה שנים במשרד התקשורת והרבה שנים התעסקו במשרד התקשורת בשאלה מה נכון לעשות בתחומים של תכנים בלתי-הולמים לקטינים וההצלחה שהביא בזמנו השר ארדן להקמת גוף שמתכלל את כלל הגופים הרלוונטיים ולא מתמקד

נכון. בפלטפורמות של גוגל יש כלי ששמו - - - שמאפשר להורים מנגנוני שליטה ובקרה על שימו של הילדים בטלפון שלהם וגם הגבלת זמן גלישה והגבלות נוספות על צפייה. יש כלים ביוטיוב שמיועדים לילדים. הרשת מלאה בתכנים חיוביים והתכנים הפוגעניים הם מיעוט אז יש כלים שמאפשרים גם את זה. יש תוכנית מקסימה שאשמח שהוועדה תזמין גם אותם. שם התוכנית היא "שומרי מסך" והיא רצה ברשת אורט כבר 10 שנים. בני הנוער מהווים שגרירים לגלישה בטוחה ברשת מתוך מחשבה שכשנוער מדבר עם נוער יש לזה הרבה יותר ערך מאשר אני אתן הרצאה, הם עושים פעילות מקסימה לאורך כל השנה ששיאה בתחרות יוזמות טכנולוגיות בתחום המוגנות ברשת. אנחנו נשמח להיות שותפים לכל גוף ובוודאי לוועדה בשיח עתידי בנושא זה.

יהודה בן יעקב, מטא. שלום רב, מטא היא חברת העל שמשלבת את פייסבוק,

ווצאפ ועוד. תודה רבה עבור ההזמנה. אתייחס לדברים שנאמרו כאן. לגבי הנושא של ווצאפ, כמו שליאת מגוגל אמרה, המודל של 105 הוא ייחודי בעולם זה איפשר לנו לעבוד יחד איתם ולנסות לייצר את האפשרות לפנות דרך ווצאפ. 105 פנו אלינו בנושא ונשמח לעזור להם. אני רוצה לדבר על נקודה שמחברת בין הנושא של חינוך ליזמות לבין בטיחות ברשת. הפנייה דרך ווצאפ תהיה אנונימית? זה עניין של 105, אנחנו לא עוסקים בנקודה הזו. לגבי חינוך ליזמות ומוגנות ברשת, אנחנו מפעילים תוכנית ביחד עם עמותת יוני סטרים שאני מניח שרובכם מכירים אותה. בשנה שעברה, יחד עם כמה מרכזי יזמות, בנתניה, אריאל, אבו-סנאן, מגוונים מבחינת סוגי האוכלוסיות המשתתפות, הרעיון היה לפתח מיזמים על ידי הילדים שהגיעו לשלב של פרוטטייפ שמשתמשים בטכנולוגיה כדי למנוע סכנות ברשת. עלו שם רעיונות יפים שאנחנו שמחים ללוות, בקרה על תשלומים, יכולת של הורים להתערב גם ברמה של להנגיש מידע, אתה בעצמך, אדוני היושב-ראש, דיברת על הפער ועל חוסר ההיכרות של הדור המבוגר עם חלק מהפלטפורמות.

יש יכולת טכנולוגית להתגבר על הפער הבין-דורי ואני חושה שאפשר להצליח בכך. תודה. נציגת טיק-טוק, בבקשה. שלום, עורכת הדין לירון ריפמן מטיק-טוק. הגישה המקיפה שלנו לבטיחות בני הנוער כוללת מדיניות של אפס סובלנות לפגיעה בקטינים, טכנולוגיות חדשניות, אמצעי בטיחות בתוך האפליקציה ומשאבים חינוכיים לגלישה בטוחה. אנחנו מזהים בטיק-טוק ישראל פערי מידע גדולים לגבי אמצעי הבטיחות שנמצאים בתוך האפליקציה וזמינים וקיימים היום. בין אם מדובר בשימושים שהם מותאמי גיל וחסימות שונות שיש לנו בהתאם לגיל המשתמש, בין אם זה נושא הצימוד המשפחתי. היום יש הרבה יכולות להורים להגביל זמן מסך. נשמח מאוד לשתף פעולה עם כל הגורמים מסביב לשולחן כדי להגביר את המודעות לאמצעי הבטיחות בטיק-טוק. סגירת פערי המידע כבר תחולל שינוי גדול בתחום. האם אתם עושים דברים שאתם יוזמים? כן. יש לנו אתר של מרכז הבטיחות של טיק-טוק, יש בו שלל חומרים זמינים בשפה העברית. היום אנחנו עובדים על תרגום של חוברת הדרכה למורים בנושא גלישה בטוחה. נשיק את החוברת השנה בישראל. אנחנו מחפשים את הדרכים להגיע להיקף רחב של הסברה על אמצעי הבטיחות בטיק-טוק. האמצעים קיימים והאחריות של כולנו להכיר אותם.

נאוה, בבקשה. נאמרו דברים חמורים בזום ואני רוצה להגיב. להגיד שאנחנו מתעסקים רק בהסברה זה לא לדעת מה זה 105. מפלג חקירות, מפלג מודיעין, מוקד, מערך אזרחי שלם. 43,000 אירועי פגיעה בקטינים ברשת. אנחנו רואים את המשפחות, אנחנו יודעים מה קורה להורים, אנחנו יודעים מה קורה לילדים. אני מנסה להיות מדויקת ולא להבטיח הבטחות שווא. נאוה, הכול בסדר, אנחנו צריכים לשמוע את כולם. אם מישהו חושב שנפתור את הבעיה של פורנוגרפיה וגמרנו עם האלימות ברשת אז אני רוצה להגיד שמתוך 43,000 אירועים, כשליש פגיעות על רקע מיני אבל יש עוד שני שלישים של אירועים אזרחיים. הבעיה היא כל-כך גדולה וכל-כך חמורה ואנחנו מבינים אותה ולא עושים רק הסברה. צריך להיות מדויקים.

אילן, בבקשה. לגבי פיקוח הורים, זה עלה מקודם אבל יש לדבר על זה יותר, על מעורבות ההורים. יש כאן מישהו מהנהגת ההורים הארצית?

הוזמנו ולא הגיעו. אני חושב שזה חשוב מאוד, גם בתור אב לילדה מתבגרת עליתי על דברים שקרו אצלה בפלאפון. אני אומר שאם אנחנו כהורים לא נדע לחסום את החשבונות ולהפוך אותם לפרטיים, אני

לפער הדורות והידע, אבל אנחנו חייבים להיות מעורבים במה שקורה בפלאפונים של הילדים שלנו. אין תחליף, אפשר להציע פה שלל טכנולוגיות אבל אין כמו הגורם האנושי. אנחנו מלאי הערכה למוקד 105 שאין כמוהם אנחנו רואים את העזרה שלהם. הבוקר פנתה אלי מישהי שפנתה למוקד ובכל זאת כותבים דברים מגעילים על הבת שלה כמו: "זה לא סכנת חיים אז עזבי אותנו". אני לא בא - - - - - - צבי, תודה. אם מישהו אמר - - - אחרי זה אפגיש אותה איתך. צבי, נאוה, אני מבקש. סליחה, חברים, עד עכשיו הדיון התנהל כמו שצריך, שמענו את כולכם. אני רוצה לסכם את הדיון. אפשר להפנות שאלה לנציג מטא? בבקשה. איך אתם מטפלים בחשבונות פיקטיביים, חשבונות מתחזים, חשבונות של פדופילים שפותחים על מנת לשלוח הודעות באינסטגרם. יש מיליונים של חשבונות פיקטיביים וחייבים לעשות מעשה בתוך מטא כדי לא לאפשר זאת, זו חלק מהבעיה. עניין החשבונות הפיקטביים הוא משהו שקיים בכל הפלטפורמות שברשת. סדרי הגודל של הסרת חשבונות פיקטיביים עומדים על 1.5 ברבעון בצורה גלובלית. יש סוג של מרוץ חימוש. כשהאלגוריתם והיכולות של המערכות שלנו לומדים שיטה מסוימת אז נוצרות שיטות אחרות. מדובר במאבק בלתי-נגמר. כללי הקהילה שלנו אוסרים זאת בצורה חד-משמעית ואנחנו משפרים כל הזמן את האכיפה בנושא. המספרים והיכולת שלנו להסיר חשבונות פיקטיביים עולים. חשוב להגיד שאנחנו עושים עוד צעדים בהקשר של חשבונות קטינים אז אתה לא יכול, אם פתחת חשבון פיקטיבי כלשהו אתה לא יכול ישירות לפנות לקטין אם אתה לא מקושר לבן הנוער הזה מלכתחילה. יש פתרונות בתוך המנגנונים של המוצר וגם פתרונות שקשורים באכיפה מתמשכת. תודה. הדיון היה מעניין ומקצועי אבל אני מרגיש שאנחנו לא מספיק יודעים איך לטפל בזה וגם אם כן אנחנו מפגרים בהרבה, אולי בדור, יחסית למה שקורה. הפגיעה היא פגיעה אנושה בילדים וילדות וזה דבר שהוא מסוכן לחברה שלנו. אנחנו צריכים להתמודד עם דברים שאנחנו לא כל-כך מכירים. כשאני לא מכיר את הזירה, ואנחנו כמבוגרים לא תמיד מכירים את הזירה, והילדים עושים פה, יש פה רשתות שמנצלות ויש פה גופים שמנצלים את הילדים ואת הנוער. נראה שגם הנוער מנצל חלק מהטכניקות האלה כדי לפגוע בחברים. אני חושב שאיגום משאבים הוא מתבקש. דיברנו על אכיפה, הצעות חוק, מוקד 105, גופים נוספים שיש להם רעיונות וגם חברות כמו מטא וגוגל וטיק-טוק וכל מי שעוסק בזה. צריך איגום משאבים, כל אחד בצד שלו. אם מטא יודעת איך למנוע ואיך להוריד תכנים היא צריכה לעשות את זה גם בלי יוזמה של ועדה. אני חושב כל אחד צריך לקחת על עצמו את האחריות ומנגד יש לחתור

אנחנו נפנה גם למשרד החינוך, שר החינוך, שר התקשורת, ננסה לראות איך אפשר להגביר את המודעות, לייצר פתרונות ולהגביר אכיפה. לא מדובר רק בהסברה אלא גם בדרכים אחרות וגם נציגי 105 ציינו זאת. יכול להיות שזה לא מספיק כי אנחנו מדברים על כמויות אדירות של מקרים. אם מדובר על כל שנה ממוצע של 8,000 11,000 מקרים אלו מספרים אדירים. יש לטפל בזה וזה לא מובן מאליו. גם הנושא של הזכות להישכח זה דבר שהוא חשוב כי זו נקודה שאני מניח שכל אחד רוצה, בגיל מסויים היה לו שיגעון מסוים, בגיל אחר הוא כבר רוצה להתמסד. זה מזכיר לי קצת את הנושא של הקעקועים מהנערות שרוצים למחוק בבגרות. בגיל מסוים אנחנו עושים כל מיני שטויות ואחר כך רוצים למחוק זאת. זו נקודה חשובה שצריך להתמקד בה. אני רוצה להודות לכל מי שהגיע, שמעתי והקשבתי, מודה לכולם עבור העשייה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.